אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום ה-15 למרץ, 2021, ב' בניסן תשפ"א. מחזה נדיר - שבוע לפני בחירות שוועדות כנסת עובדות. בכלל, כל החודש הזה ועדת הכלכלה עבדה, גם הוועדה לענייני הקורונה, וגם הדחיפות של הדברים, זה לא מובן